שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. היום 5 בדצמבר, כ"ז בכסלו, תשע"ט.

שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. היום 5 בדצמבר, כ"ז בכסלו, תשע"ט.

שני שליש מחסרי הבית אינם מקבלים את